אנחנו מתחילים דיון נוסף של ועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא על הפרק הוא הצעת צו הסדרת הטיפול בחופי הכנרת (שינוי תחום האיגוד),

התשס"ח 2008 (להלן,

ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אנו מצווים לאמור: שינוי תחום האיגוד תחום האיגוד המפורט בפרט 1 לתוספת הראשונה לחוק, במקטע 22, יהיה בשטחים המסומנים בצבע תכלת מקווקו במפה שבתוספת, החתומה ביד שר הפנים וביד שר האוצר ביום ________________ התש"ף (__________________ 2020), שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים ובמשרדי האיגוד , ושתפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים וכל אדם יהיה רשאי לעיין בה.

ויש כמובן מפה שמצורפת להצעה.

מעמידה את הצו להצבעה. מי בעד?

פה אחד. ההצעה התקבלה ואני מכריזה על כך שהיא התקבלה והועברה. בשעה טובה חוף צמח סופח. החוף סופח, הריהו שלך, עידן גרינבאום. אנחנו מאוד מודים לך יושבת-הראש. מפה אני וכל צוות ההיגוי שנמצא כאן, נזמין אותך בתקווה בתחילת עונת הרחצה בשנה הבאה, ביחד עם כל הציבור ליהנות מחוף נוסף בכנרת. זו בשורה גדולה.

תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 13:20.